צהריים טובים לכולם. ברוכים המתכנסים והמתכנסות. התכנסנו כדי לציין את יום הולדתו של חבר הכנסת רם שפע. תודה רבה. אנחנו פותחים דיון בשתי הצעות חוק פרטיות שכותרתן דומה: הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון עדכון כתובת לצורכי בחירות) האחת הצעתו של חבר הכנסת רם שפע, והשנייה הצעתה של חברתנו חברת הכנסת מיכל רוזין. שניהם נמצאים איתנו כאן. נמצא איתנו גם חברנו חבר הכנסת

מרשות האוכלוסין וההגירה עורכת הדין אודליה אדרי ומהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה איה דביר, מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הגברת עורכת הדין הדס אגמון, ד"ר אסף שפירא מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, עורך הדין אורי נרוב, מנהל המחלקה המשפטית של המרכז הרפורמי לדת ומדינה, ומארגון נגישות לישראל עורכת הדין ענת אריאלי זכאי. אני רואה כאן גם נציגי מרכז השלטון המקומי: נירה סולומון. אני אזכיר שאנחנו מקיימים דיון שקשור לדיני הבחירות. זה עתה סיימנו דיון בהשתתפות הנשיאה בדימוס דורית בייניש על תיקון חוק הבחירות (דרכי תעמולה) סוגיה כבדה ומשמעותית מאוד שאני מקווה שנוכל להתניע בה מהלכים כאן בוועדה הזאת ולגבש סביב המהלכים הללו תמיכה של סיעות הבית משני צדי המתרס. גם הדיון שאנחנו נכנסים אליו עתה עוסק בדיני הבחירות. מטבע הדברים מכיוון שמדובר בהצעות חוק פרטיות הם עברו דרך ועדת השרים לענייני חקיקה. אבל אני אזכיר את מה שאמרתי כבר בדיון הקודם שלוועדה הזאת יש מנדט מכוח תקנון הכנסת לעסוק בחקיקה בתחום הבחירות. אני רואה את טיוב ועדכון דיני הבחירות כאחת המשימות החשובות של הוועדה הזאת בהינתן המצב הפוליטי הנוכחי של ממשלה, כנסת וועדות כנסת מתפקדות אחרי שנתיים של ארבע מערכות בחירות. חלק מהדברים יגיעו כיוזמות של הוועדה בתיאום עם ועדת הבחירות המרכזית,

וחלק מהדברים וטוב הדבר מאוד מגיעים גם כיוזמות חקיקה פרטיות. גם בעניין הזה כמו בנושאים אחרים שאנחנו דנים בהם בוועדה אני בהחלט רואה הצדקה להעניק עדיפות לעדכון דיני הבחירות, לעיסוק בהצעות חוק של הוועדה ושל חברות וחברי הכנסת בנושא הבחירות. צריך לנצל את התקופה הנוכחית כדי לתקן את הדרוש תיקון ולטייב את מה שניתן לטייב. כדרכנו מכיוון שמדובר בשתי הצעות חוק פרטיות אנחנו נזמין,

את חברי הכנסת המציעים להציג את הצעות החוק. לאחר מכן נשמע, בראש ובראשונה, התייחסות של ועדת הבחירות המרכזית, ואז יתר הגורמים בין נציגי משרדי הממשלה ובין נציגי החברה האזרחית. ברמה הפרוצדורלית האם חברי הכנסת המציעים מעוניינים למזג את ההצעה? נצביע על מיזוגה?

בהחלט. היא בטיק-טוק בינתיים.

חבר הכנסת שפע, כשאתה ואני נגיע לרמות ניהול המשימות של חברת הכנסת רוזין גם אנחנו נוכל להעלות סרטוני טיק-טוק בזמן קידום חקיקה. יש לנו עוד מה ללמוד. יש לציין שאין לה טיק-טוק. זה משהו אחר. אם כך אני מעלה להצבעה לפי סעיף 79ג לתקנון הכנסת את ההצעה למזג את שתי הצעות החוק הפרטיות שלפנינו. מי בעד? הצבעה אושרה ההצעה אושרה פה-אחד. אם כן אנחנו דנים בשתי ההצעות במשותף. אנחנו ניגש להצגת הצעות החוק. חברת הכנסת שפע, בבקשה. חבר הכנסת קריב, כיף להתארח פה ולדון בהצעת חוק פרטית שקשורה לחוק הבחירות. אני כל הזמן שומע אבל לא יוצא לי לנכוח בחקיקות שלי על היכולת שלך גם לתת לכולם לדבר וגם להעביר פה חוקים בקצב מאוד מרשים שהקואליציה שמחה עליו. אני מקווה שנצליח להיכנס לתוך המעגל הזה למרות שיש כאן כמה אתגרים שנצטרך לדון בהם יחד. אנחנו ניכנס מהר. המטרה שלנו להעביר את הצעת החוק הזאת במושב הזה. אני סומך על זה, לכן ציינתי. כמו שאמרת החוק הזה במקורו נוסח על-ידי מרב מיכאלי, ועכשיו אני שמח מאוד לקדם את זה יחד עם מיכל. חיכינו אחד לשני כדי שנוכל לעשות את זה יחד, וכיף שגם אוסאמה פה כדי לחשוב איתנו על זה יחד. ברמה המהותית יש המון חקיקה סביב מערכת הבחירות שהיא יחסית אנכרוניסטית ופחות מתאימה למערכת הנוכחית. הדבר המעניין שקורה בחקיקה שלנו אני לא יודע אם כולכם יודעים את זה

אותה הצעה שאנחנו מציעים כאן כבר הייתה בעבר.

הקרדיט לך שאתה חשפת לפניי שבמערכת הבחירות הראשונה בישראל מכיוון שהמנגנונים עוד לא הוסדרו, כבר אז המדינה ידעה להתנהל כך שאפשר להוסיף עוד כתובת ולהצביע לא רק בקלפי הקרובה לביתך כדי לממש את הזכות. כמה עשרות שנים קדימה אנחנו מגיעים לאותה סיטואציה שבה אנחנו מזהים בעיה. אי אפשר לחלוק על האתגר שאנחנו מדברים עליו שאנשים מקורקעים לכתובת המגורים שלהם. וכך באופן מעשי ופשוט ברור לנו שאנחנו לא מצליחים למלא את פוטנציאל ההצבעה של אנשים שרוצים להצביע. יותר מזה, אנחנו יוצרים סיטואציה שהרבה מאוד אנשים משתמשים לכאורה לא כמו שהיינו רוצים באפשרויות של הקלפיות הנגישות. המטרה שלהן היא קדושה וחשובה, וגם עליה צריך לדבר ולראות שאנחנו מצליחים לממש את המטרה של הקלפי הנגישה שהגיעה כדי לאפשר לאותם אנשים שיש להם אתגרי נגישות להצביע. אנחנו יודעים שיש ניצול לא חיובי של האפשרות הזאת, ולכן אחד הדברים שהצעת החוק הזאת אמורה למנוע זה מצב שבו נאפשר לכמה שיותר אנשים להוסיף לעצמם כתובת. נאפשר לפני הבחירות מספיק ימים פה כתוב 74 ימים להוסיף כתובת כדי לאפשר להם לבחור מראש איפה הם יהיו ולאו דווקא להיות מרותקים במקום שבו הם חיים מול כתובת המגורים המקורית שלהם. אני לא אתעמק יותר מזה. אלה העקרונות המרכזיים. יש פה סוגיות חשובות של נגישות שאנחנו צריכים לדבר עליהן, סוגיות של פרקי הזמן האם 74 יום זה טווח שמשאיר מספיק זמן לאנשים להודיע מראש שהם רוצים להחליף כתובת כי מכריזים פה על בחירות 90 יום ולפעמים קצת יותר. זה משאיר מרווח מאוד מצומצם של קמפיין הסברה לגרום לאנשים להבין שהם יכולים לשנות כתובת. אנחנו חוששים שהזמן הזה קצר ומצד שנים מודעים לאתגרים של יישום הוספת הכתובות. פה אני אגיד מראש, ואני מניח שגם משרדי הממשלה יציגו את זה בעצמם אנחנו עדיין צריכים למצוא את המענה יחד עם משרדי הממשלה איך אנחנו נותנים תשובה למצב שבו נצליח לממש את החוק ורבים וטובים יבקשו להוסיף כתובת, ואז נצטרך להספיק בטווח הזמן הזה להזין את כולם כדי שנגיע ליום הבוחר מוכנים ושכולם יוכלו לממש את זכותם. אלה הנקודות המרכזיות. חברת הכנסת רוזין, בבקשה. תודה רבה ותודה לחברי חבר הכנסת רם שפע. אני רוצה לחזור גם לשם הפרוטוקול וגם לחדד את המטרות: המטרה שלנו באמצעות הצעת החוק הזאת היא, קודם כול ולפני הכול,

זאת המטרה העילאית. המטרה השנייה היא חיזוק אמון הציבור והליך הבחירה ותוצאות הבחירות. זה מוביל אותי למטרה השלישית מניעת שחיתות וקיום מנהל תקין. כל הדברים האלה הם המטרות שנמצאות בבסיס המטרה הזאת. לכן לבד מהזכות של כל אדם לממש את זכותו להצביע באופן הראוי והנכון, בוודאי בעידן שבשונה מהעבר שרוב האנשים חיו בדירות שרכשו וגרו בכתובת שבה היו רשומים בתעודת הזהות, לצערי, היום יותר אנשים אינם חיים בדרך זו, ולכן אנשים רבים גרים בדירה שכורה בכתובת אחרת או אנשים צעירים. פעם אנשים היו מתחתנים בגיל צעיר יותר, והיום הצעירים זה גם עד גיל יותר מבוגר, ולכן הם גרים בדירות שכורות ורשומים בכתובת מגורי ההורים. אני רוצה להזכיר פה עוד נקודה חשובה: יש יותר מ-80,000 מצביעים בדואים שגרים בכפרים הלא מוכרים בנגב. תתפלאו לשמוע שמה שכתוב להם בתעודת הזהות אינו יישוב המגורים כי הוא יישוב לא מוכר ואפילו לא יישוב סמוך הקרוב ביותר אליהם, אלא שם השבט. כאשר מגיע יום הבחירות אותו שבט מופנה להצביע בקלפי אחת בעוד שיכול להיות שהשבט הזה מפוזר במקומות שונים, וזה יוצר מצב שאותם אנשים צריכים לנסוע מרחק רב כדי להצביע ובעצם לא הולכים להצביע. בכך אנחנו מונעים מעשרות אלפי אנשים את זכותם לממש את זכות הבחירה. למרות שאני יודע את זה כל פעם מחדש כשאנחנו אומרים את זה, זה מדהים. זאת סיטואציה הזויה לחלוטין ששם השבט רשום. לגמרי. במדינה דמוקרטית בישראל 2022 בסוף רשום שם השבט. אפשר לומר את זה שזה לבושתנו. דרך הצעת החוק הזאת המטרה היא לחזק את אמון הציבור בהליך הבחירות, לחזק את המינהל התקין ולהביא לכך שכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל יוכלו לממש את זכות הבחירה. תודה רבה. הצטרפו לדיון החשוב חברי כנסת נוספים: חברת הכנסת בזק וחברת הכנסת שירלי פינטו קדוש. אני חושב שזאת הופעתך הראשונה כאן בוועדה. אז ברוכה הבאה. אני חושבת שהייתי כאן בדיוני התקציב. אבל יכול להיות שזאת הפעם הראשונה.

אולי אני לא הייתי. אני שמח וטוב שאת איתנו. חבר הכנסת מקלב, שלום. רשות הדיבור של חבר הכנסת סעדי, ואם חברי הכנסת הנוספים ירצו להתייחס, בבקשה, ואז נשמע את דברי ועדת הבחירות. תודה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, המנכ"לית והיועץ המשפטי. לי יש ותק בוועדת הבחירות יותר מאשר בכנסת אז זה בסדר. אני מברך את חבריי מיכל ורם על ההצעה החשובה הזאת.

גונבת לי את העניין של הבדואים בדרום. אבל תכף אני אתייחס לזה יותר בפירוט. אין ספק שזכות חוקתית וזכות יסוד היא הזכות לבחור ולהיבחר. לכן אנחנו חייבים להנגיש במידת האפשר וכמה שאפשר את האפשרות להצביע. כאשר אנחנו עושים צעדים שלא יאפשרו הנגשה אנשים לא באים להצביע. זה לא רק הבדואים ואני אתייחס לזה בפירוט אלא גם סטודנטים שלומדים באוניברסיטאות. נכון שאומרים לנו שיום הבחירות הוא שבתון ויש הסעות אבל אם תגיד לסטודנט מעראבה שלומד באוניברסיטה העברית או באוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע שייסע ליישוב שלו, יצביע ויחזור באותו יום יש כאלה שעושים את זה אבל הרוב לא עושים את זה. או שאז הולכים להנגשה ומביאים אישורים וכל הדברים האלה - - לא צריך אישורים. אתה בא לקלפי מונגשת ואתה יכול להיכנס. זאת גם בעיה. לא שיש הגבלה ואישורים רפואיים וצריך להצהיר. אז אנחנו רוצים להנגיש. זאת קבוצה אחת של סטודנטים. הקבוצה השנייה המקופחת היא יותר מ-150,000 אנשים שמחציתם הם בוחרים מהיישובים הלא מוכרים. לא מזמן התקיים דיון בוועדת הפנים בראשות חברנו וליד טאהא על העניין של זכות ההצבעה וכתובות מגורים של התושבים הבדואים ביישובים הלא מוכרים. קיבלנו נתונים שביישוב מסוים שמחולק לשלושה יישובים חלק מצביעים ברהאט, חלק בעוד יישובים שמרוחקים עשרות קילומטרים ממקום המגורים שלהם. ואז יש עמותות שמארגנות הסעות, וועדת הבחירות מנסה. אבל אני אומר, בשביל מה כל זה? יש יישובים סמוכים, בחלק מהיישובים יש בית ספר. אפשר לשים קלפי בבית הספר. לכן אנחנו צריכים להכניס את הדברים האלה בתוך החוק הזה. העניין של כתובת לצורכי בחירות הוא באמת בסדר גמור. יש קבוצות של היישובים הלא מוכרים בנגב, אבל למשל יש הרבה אזרחים שחיים בירושלים אבל הכתובת שלהם היא עדיין ביישובים שלהם בצפון. הם חוששים להעביר את כתובת המגורים כי יש הטבות מס, יש ארנונה וכל מיני דברים. הם לא רוצים להעביר כתובת רק בשביל ההצבעה. אז להמציא את העניין הזה של כתובת לצורכי בחירות, להגיש את זה בזמנים שיאפשרו לוועדת הבחירות להתארגן בסד זמנים, אבל לעשות כתובת לצורכי בחירות בלי לפגוע בכתובת המגורים הקבועה זאת המטרה העיקרית של החוק הזה, ואני מברך עליו. תודה רבה. אם חברי כנסת נוספים רוצים להתייחס בפתח הדיון, בבקשה. חבר הכנסת מקלב, בבקשה, ואחריו חברת הכנסת שירלי פינטו. אני אתן לה זכות קדימה. לא, זה בסדר. אני רוצה לכבד אותה אם זאת הפעם הראשונה. לי יש אינטרס קריטי לעבוד על יכולת הוויתור של חבר הכנסת מקלב בהרבה סוגיות. כל פעם שהוא מציע לוותר אני קופץ על המציאה. פעם הוא היה פשרן גדול. אני מוותר על הכול רק בערכים. אפרופו חבר הכנסת מקלב וההסתייגויות שהוא הגיש בחוק שלנו ושל הממשלה בעניין ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכל העניין של חמש השנים בסוף לא הכנסנו את ההסתייגויות האלה לחוק, אבל בגלל שהעלינו את הנושא ובגלל ההסתייגויות ובגלל שביקשת מאפי רוזן לבדוק את זה הם בדקו את זה והוציאו הנחיות חדשות, אפילו יותר מיטיבות מאשר ביקשנו. אז כל הכבוד לאפי - - ברכות לחבר הכנסת מקלב, חבר הכנסת סעדי וחבר הכנסת קרעי. זה משקף עבודה של חבר כנסת. אני לא מחמיא לעצמנו. לכן החמאתי לך.

אין ספק. אז חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש ואחריה חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה על זכות הדיבור. אני רוצה לגעת בסעיף 2(68) לחוק שמדבר על הגבלת הזכות להצבעה בקלפי נגישה לאנשים עם מוגבלויות. אני יודעת שהיה סוג של ניצול

של הסעיף הזה עד היום. אנשים בלי מוגבלויות היו מצהירים שהם אנשים עם מוגבלות והיו יכולים להצביע בכל קלפי נגישה. הניצול לרעה הזה גרם להגבלה בחוק של אנשים עם מוגבלויות. צריך לטפל במקור הבעיה בלי לפגוע באותה אוכלוסייה סליחה על הביטוי בלי לדפוק את אותם אנשים עם מוגבלות בזכותם להצביע. אני מקווה שנוכל לתקן את הסעיף הזה כי חשוב לשמור על המטרה שלה כך שאנשים עם מוגבלות יוכלו להצביע בכל קלפי נגישה כדי שכמה יותר אנשים יוכלו לממש את זכותם להצביע. תודה רבה. תודה. הסוגיה הזאת היא, מבחינתי, סוגיה מרכזית בדיונים. לא עד הסוף ברור לי מדוע אנחנו מבקשים להעניק זכות על-ידי הצרת זכות. אם יש דברים שצריך לעשות בהקשר של השימוש בקלפיות הנגישות אז בואו נשב על המדוכה, נתקן את הדברים. אני בכלל בעד שכל הקלפיות יהיו נגישות, ואז נפתור את הבעיה. זה בוודאי.

גם לשם נגיע. כולל כל מוסדות הציבור: בתי ספר, גנים. המקומות שבהם מצביעים ממילא צריכים להיות נגישים. את מוזמנת אליי לוועדת המשנה לנגישות עירונית, אני על זה. בכל מקרה אנחנו נידרש לסוגיה הזאת. דעתי ודעת כל חברי הכנסת כאן לא עד הסוף נוחה מכריכת הנושאים אבל נאזין בקשב גם לדברים של ועדת הבחירות המרכזית. חבר הכנסת מקלב, בבקשה. תודה רבה. ראשית כל חקיקה בנושא בחירות צריכה להיות זהירה מאוד. תמיד אפשר לחשוב שזה ימנע ממישהו או יכול להיות שזה יכול לגרום לפחות שקיפות. בדיון הקודם דיברה הסגנית של פרופ' בייניש - - פרופ' סוזי נבות. באיזה הקשר? בהקשר של תעמולת הבחירות. היא הייתה חברה בוועדת בייניש. היא אמרה משהו מאוד נכון בעניין הזה שבסופו של דבר גם חקיקות בעניין הבחירות, השלטון מחוקק חוקים שנוח לו, וכשלא נוח לו אז הוא לא מחוקק. לכן לדעתי, החקיקה הזאת הייתה צריכה להיות גם קודם מבחינה מסוימת.

מי שמתעסק בבחירות יודע את הבעייתיות שיש לנו בעניין הזה, במיוחד מפלגות שיש להן הרבה עיסוקים עם אנשים שהכתובות שלהם אחרות מכל מיני סיבות. אוסאמה סעדי מכוון למקום אחד סטודנטים - - ישיבות.

זה דברים שאנחנו באנו מהפרקטיקה וראינו כמה שזה מונע מהציבור להגיע או כמה זה מכביד על המפלגה לעשות היסעים ועוד דברים כאלה שהמציאות מנעה. לכן כשאנחנו באים עכשיו לחוקק חוק אנחנו יודעים שזה מתוך פרקטיקה. זה לא שעכשיו רוצים לשנות ולהטות בחירות ובא השלטון החדש ואומר שנוח לו שאוכלוסייה מסוימת תקבל זכות למשל, דיילים. כשמדברים על מסה גדולה מאוד - - למי דיילים מצביעים? - - אנחנו יודעים שזאת צריכה להיות המטרה, זה מה שצריך לכוון אותנו.

לכן אנחנו גם צריכים לשנות את הניסוח. עד היום דיברנו על מקום המגורים. מקום המגורים הוא המקום שהוא מצביע. אנחנו מדברים רק על הבחירות לכנסת ולא על הבחירות לרשויות המקומיות. זה לא צריך להיות מה שמפריע לנו. אם זה ינחה אותנו בחקיקה זה ימנע מאיתנו הרבה דברים. לאדם יש זכות לבחור איפה הוא רוצה להצביע וזה לא משנה מה הוא עושה שם. למה הוא רוצה לבחור באילת גר שם או לא גר שם, נוח לו כי בימים מסוימים הוא יהיה שם אנחנו צריכים להשאיר את החופש הזה.

זה אמנם לא כתוב בחוק, אבל הכוונה היא שההעברה היא חד-פעמית, היא לא תמידית. אדם שהעביר לכנסת ה-25 את הכתובת שלו צריך לעשות את זה בפעם הבאה שוב. זה דבר מרכזי שצריך להיות. זאת הכוונה. כל פעם הוא צריך לעדכן מחדש. זה מכוון אותנו לדבר אחד: לאדם יש זכות לבחור את מקום הצבעתו 75 יום לפני הבחירות, וזה מה שצריך להיות. ניקח את זה כאבן בוחן מנחה. חבר הכנסת מקלב, אני איתך, אני רק מנסה להבין עד הסוף. אתה אומר שלולא הייתה המגבלה הפרקטית שמשרד הפנים צריך לדעת כמה קלפיות לשים בכל מקום האידיאל הוא שכל אדם יכול להיכנס עם תעודת זהות לכל מקום.

זה לא - - - ביקורת אם הוא הצביע פעמיים. קשה מאוד. כאן יש פנקס בוחרים. זה חשוב לטוהר הבחירות. אבל באופן אמיתי את כל הדברים האלה צריך לעשות כדי שהם יוכלו לשלוט ברשימות, ואני יודע שזאת מטלה לא קטנה. אבל אני בטוח שוועדת הבחירות תדע להתגבר על זה. גם חשוב מאוד שמפלגות יקבלו את זה מיד און-ליין כי הם עובדים עם זה. אני רק רוצה להגיד משהו לגבי הקלפיות הנגישות. אדם צריך להצהיר שהוא מוגבל, ויש לאדם זכות לא לפרט ולא לחשוף למה הוא עושה את זה. אני אומר בכנות מלאה: אנחנו בדקנו האם יש שימוש בקלפיות הנגישות של אנשים שלא צריכים את זה. הכנסת ה-24 הייתה בתקופת החופשה כשהתלמידים היו בבתים שלהם. זה היה בניסן לפני שנה. הבחירות הקודמות היו בתקופת הלימודים. רצינו לראות אם יש הבדל. נניח שמישהו אמר שהסטודנטים השתמשו בקלפיות הנגישות. לא כך הדברים. אין לנו שינוי כמעט, השינוי הוא פחות מאחוז. היה צריך להיות שינוי שפחות השתמשו בקלפיות האלה לא. זה נשאר כ-300 מצביעים מתוך חצי אחוז שהוא אפילו לא מלמד על גידול טבעי. מחמאה לאזרחי ישראל. אני יוצא מנקודת הנחה שאנשים שדורשים מהם להצהיר על מוגבלות לא עושים את זה. אדם לא מרגיש נעים, הוא לא רוצה להשתמש בזה וייסע מרחקים כדי לא להשתמש בקלפי הנגישה שיש על-ידו. לכן בסופו של דבר הייתי מציע לנסות קודם כול איך זה עובד. אם אנחנו רוצים לגעת בנושא של קלפיות נגישות נראה מה המשמעות שיש לזה בעקבות הדברים האלה האם יש ירידה או לא, אם לאנשים האלה אין עצמאות, כמה עשו העברה רק לצורך בחירות, ואז נראה אם יש שינויים. אז נמשיך את זה בצד הבא של הקלפיות הנגישות. אנחנו יכולים לפגוע באיזשהו מקום בנגישות להצביע.

צריך לומר ובטח נשמע מוועדת הבחירות אנחנו רואים עלייה משמעותית בעשרות אחוזים בהצבעה במעטפות כפולות. אני מסתכל על זה לגבי המפלגה שלי. ברור. אנחנו יודעים כמה מעטפות כפולות היו - - אבל העובדה היא שיש הרבה יותר שימוש. יכול להיות שאנשים מממשים את הזכות שלהם בגלל שהם לא עשו את זה קודם. זה עדיין לא ראייה - - - נכון, חבר הכנסת מקלב, אבל אני רוצה לומר שלשיטתית הדברים לא קשורים בהצעת החוק הזאת. הם מועמסים על הצעת החוק הזאת ונצטרך לחשוב על זה. אני כן רוצה לומר שראינו מה המשמעות של מאות אלפי פתקי הצבעה במעטפות כפולות בנוגע למהירות ההכרזה על התוצאות. למהירות ההכרזה על התוצאות יש קשר ישיר לרמת האמון של הציבור בתהליכי הספירה.

עומס על ועדת הבחירות. זה מאוד מתקשר לדברים שדיברנו עליהם בשעתיים הקודמות. כוחות הביטחון שבאו לבחור הם הרבה יותר גדולים. נותנים לחברי קלפי - - - שלא נתנו בפעם הקודמת. עוד סקטורים היתוספו. אתה צודק

לדעתי, חלק מהדברים היו קשורים באתגרי הקורונה וההצבעה בתקופת הקורונה. הכול נכון. נקודת המוצא שלי היא שזה לא לו"ז החקיקה שמוצעת כאן. יכול להיות שבתוך ההידיינות עם חברי הכנסת המציעים אולי מכיוון שניסו לייצר פה איזונים עם הצעות החוק הוותיקות. אני לא בטוח שהאיזונים הם ממין העניין בהקשר הזה של הצעת החוק. נשמע את ועדת הבחירות המרכזית ואת משרד הפנים. יכול להיות שצריך לטפל בסוגיה אחת בהצעות החוק הפרטיות, ובסוגיה שנייה צריך אולי לטפל בתיקוני חקיקה שוועדת הבחירות המרכזית יוזמת עם ועדת החוקה. בוודאי לא צריך שאדם יצהיר הצהרה שהיא לא מאה אחוז נאמנה כדי שיהיה לו קל להצביע במקום שבו הוא נמצא ביום הבחירות. בעיניי, ההצעה שמוצעת כאן מורידה את התמריץ. לכן כריכת הדברים לא ברורה לי עד הסוף. תכף נשמע. חברת הכנסת בזק, תרצי להתייחס? לא, בסוף ארצה. בסדר גמור. עורכת הדין עדס, עורך הדין ליבנה, התייחסויות שלכם להצעת החוק ולסוגיות שעולות מהן,

כפי שדובר כאן העיקרון הבסיסי בבחירות הוא כלל הריתוק לקלפי. כל אחד מאיתנו מצביע בקלפי הסמוכה לאזור המגורים שלו, למעט קבוצות אוכלוסייה חריגות שיש להן מניעה אובייקטיבית מלהצביע בקלפי הסמוכה למקום המגורים. גם המחוקק לאורך השנים,

גם הנשיאה בייניש שהייתה כאן בדיון הקודם, נתנה את דעתה לסוגיה הזאת שיש לצמצם ככל הניתן את הרחבת קבוצות האוכלוסייה שיצביעו במעטפות כפולות מסיבות שונות. מדובר בחריגים לכלל, ואנחנו לא רוצים להפוך את החריגים לכלל. בפתיחה של קבוצות אוכלוסייה נוספות יש תמיד החשש מפני אפשרות לפגיעה בטוהר הבחירות. ככל שנגדיל את מספר המעטפות הכפולות יש חשש גדול יותר במובן הזה. כמובן, יש כל הסוגיות שהעלית,

לעניין לוחות הזמנים שעומדים לרשות ועדת הבחירות לספור את הקולות הללו ולהביא את תוצאות הבחירות הסופיות. אז נכון שבסופו של דבר אני לא יודעת תמיד להסביר את זה הנתונים של המעטפות הכפולות עלו, ובטח בבחירות האחרונות כשהוספנו קבוצות אוכלוסייה נוספות בגלל הקורונה. אז נוספו בתי אבות, חולים ומבודדים וכולי, ועדיין קיצרנו את לוחות הזמנים. אבל זה לא אומר שזה תמיד יהיה אפשרי. זה גם מכיוון שאמצעים שהועמדו לרשותנו מפאת הקורונה היו שונים: מבחינת השטחים בכנסת, כוח האדם וכולי. זה לא תמיד קורה וצריך לראות את מכלול התמונה. דובר כאן על העקרונות של הצעת החוק, וכמובן, המטרה העיקרית היא להנגיש את הבחירות עד כמה שניתן לאזרח ולאפשר לו להצביע בקלות המרבית ולממש את הזכות החוקתית שעומדת מעל הכול. אני כן רואה לצד זאת גם את המטרה הנוספת שאני בטוחה שאם הצעת החוק הזאת תעבור היא תצמצם את השימוש לרעה שנעשה גם בלי התיקון שכתוב כאן שיהיה עליו דיון. אין לי ספק שזה יצמצם את השימוש לרעה שנעשה בהצבעה במעטפות כפולות בקלפיות נגישות מיוחדות על-ידי קבוצות אוכלוסייה שלא זכאיות להצביע בקלפיות כאלה. רבים מהם גם חותמים על הצהרת שקר שיש סנקציות פליליות לצדה. אנחנו לא רוצים להיות במקום הערכי הזה שאנחנו מעמידים את הציבור בפני הדילמה בין להצביע לבין לחתום על הצהרת שקר כדי לממש את הזכות הזאת. אז אין ספק שהצעת החוק הזאת תבוא ותצמצם את זה. שאלה: אי פעם זה נבדק? כלומר אי פעם מצאתם הצהרת שקר או פעלתם? אפילו אם לא פעלתם בגינה. אנחנו לא פועלים, אנחנו כן מעבירים למשטרה הצהרות כאלה ומבקשים לבדוק. יש קושי בבחינת הנושא הזה רטרואקטיבית כי קשה מאוד לבוא למישהו עד שמתחילים תהליכי החקירה והעד מזומן. אז הוא אומר: הייתי מוגבל באותו יום, הייתי עם פריצת דיסק. לך תוכיח שזה לא נכון. אז יש קשיים להוכיח. אני יכולה לומר לך שמהביקורים שלי במהלך יום הבחירות בקלפיות כאלה אני רואה את זה במו עיניי. אני אפילו משוחחת עם אנשים שברור לי שהם לא משתייכים לקבוצה שעבורם מיועדת הקלפי הזאת. וכשאני שואלת את השאלה, למה אתה עומד כאן? תראה מה קורה כאן בתור אנשים מוגבלים בגיל של סבתא שלי והסבתא שלך נאלצים להמתין כאן בתור. הם יוצרים עומס על הקלפי כשאתם לא אמורים להצביע כאן. התשובה שאני מקבלת: גם אני מוגבל. אז נכון שזאת לא המוגבלות שהתכוון לה המחוקק. זאת הטענה. אלה הדברים שראינו לנגד עינינו. בעצם הצעת החוק הזאת היא תוצר של עבודת מטה משותפת בשנת 2014 בין ועדת הבחירות המרכזית. אנחנו יזמנו הקמת ועדה מול שר הפנים בזמנו ועם רשות האוכלוסין ומשרד הפנים. כל הנקודות והפרטים בהצעת החוק גובשו גם על דעת כל המשרדים הללו ובתיאום איתם, ואושרו על-ידי נשיאות ועדת הבחירות ומליאת ועדת הבחירות. זאת אומרת היו כאן המון דברים. אני רואה את אודליה רוצה לומר דברים אז השתנו דברים בדרך כי הם לא כל כך מסכימים לדברים שהם הסכימו, אבל נדסקס עליהם. למיטב ידיעתי, יש תמיכה של הממשלה בהצעת החוק. תכף נשמע. מצוין. אני רוצה להתייחס לקבוצות האוכלוסייה. הוזכרו כאן מי הקבוצות שזה ייתן להן מענה. הקבוצות כל הזמן מתרחבות. זה ייתן מענה לסטודנטים, זה ייתן מענה לקשישים בבתי אבות ובדיור מוגן מה שהיום היה רק בהוראת שעה בקורונה. כל עוד לא תהיה חקיקה ספציפית זה ייתן מענה. זה ייתן מענה לתלמידי ישיבות, לבנות שירות לאומי, לתלמידי מכינות קדם צבאיות שלא נמצאים בבית, לתיירות פנים. אם אני יודעת 90 יום לפני יום הבחירות שהזמנתי לעצמי חופשה באילת ביום הבחירות, ואני לא אהיה במקום המגורים שלי זה יאפשר לי לשנות את הכתובת ולתת כתובת נוספת לצרכי בחירות כדי שאוכל להצביע גם באילת או בים המלח או בצפון הארץ אם אני יוצאת לחופשה צפויה מראש. קבוצות האוכלוסייה הללו כל הזמן מתרחבות. אין ספק שזה ייתן מענה גם להגדלת אחוזי ההצבעה מעבר לעניין שעומד ברומו של עולם מתן אפשרות לממש את הזכות החוקתית להצביע. לגבי לוחות הזמנים המועדים הם 90 ימים לבחירות, ואמרנו שמהיום ה-90 עד היום ה-74 אפשר יהיה לשנות כדי שאפשר יהיה ליישם. עדיין אלה לוחות זמנים מאוד צפופים אבל התפיסה שלי אצלנו בוועדת הבחירות שאין דבר כזה בלתי אפשרי, וגם אם זה לוח זמנים צפוף, מקשה ומכביד אנחנו נעמוד בזה כדי לאפשר את התיקון הזה. אין ספק שקבלת תיקון כזה בחוק תוביל את הבחירות למקום אחר ממה שהוא נמצא בו היום, ושם אנחנו רוצים להימצא. האם את רוצה להתייחס באופן פרטני לסוגיה שעלתה כאן על-ידי חברת הכנסת רוזין וחבר הכנסת סעדי לגבי תושבי הכפרים הלא מוכרים?

ייתן מענה גם לקבוצת האוכלוסייה הזאת מכיוון שכל מי שמתגורר בכפרים הללו יוכל להודיע. הוא כבר יודע את זה מראש שהוא לא נמצא במקום מגוריו כי הוא לא כמוני שאם אני צפויה לנסוע לחופשה אני לא בטוח יודעת. והוא יודע על כתובת שבה הוא יימצא שהיא הכי סמוכה למקום שבו הוא רוצה להצביע. אז אם, נניח, השבט שלו נמצא סמוך לרהט אז הוא יצביע ברהט ויירשם ברהט. זאת אומרת תהיה לו האפשרות להירשם וזה יינתן מענה גם לזה. תודה רבה, עורכת הדין עדס. עורך הדין ליבנה, אתה רוצה להוסיף? דין גם יתייחס גם למה אנחנו חושבים שנכון לצמצם את ההצבעה בקלפיות נגישות רק כדי להסביר איזה רציונל עמד מאחורי זה. בסדר, בבקשה. אני כבר חיוויתי את דעתי. אני תכף אתייחס לדברים. אני אתחיל בכך שאין בכוונתנו לצמצם את האפשרות לא של אנשים עם מוגבלות ולא של כל אוכלוסייה. תכלית הצעת החוק היא להרחיב את הנגישות לבחירות, ולא לצמצם אותה. יחד עם זאת בעיון במספרים של המצביעים במעטפות חיצוניות בקלפיות נגישות רואים גידול אני אעשה שימוש במילה של משרד הבריאות "אקספוננציאלי" כי המספרים הם פשוט ענקיים. אם בבחירות לכנסת ה-19 הצביעו 25,400 בקלפיות האלה במעטפות כפולות, בבחירות לכנסת ה-20 ב-2015 הצביעו 35,500, בכנסת ה-21 39,200 ואז אנחנו מגיעים לכנסת ה-22 76,100, לכנסת ה-23 117,400 ובבחירות לכנסת ה-24 119,790. אני לא שמעתי, ואני מניח שאף אחד אחר לא שמע על מגפת פוליו חדשה בישראל שגרמה לאוכלוסיות מאוד גדולות בישראל שתהיה להן קושי בנגישות בגלל מצבן הגופי, וגם לא היה כזה גידול באוכלוסייה בישראל. אתה יכול לתת דוגמה שמעולם לא הגענו למעל 1,000 מעטפות בקלפי נגישה. לא היה כדבר כזה. במערכות הבחירות האחרונות יש לנו קלפיות כאלה של 1,200, 1,300, 1,400 בריכוזים מסוימים, ואנחנו יודעים גם מי האוכלוסייה שהצביעה שם. אמנם היושב-ראש אמר שזה לא מעניין החוק שלנו וצריך לדבר על זה בנפרד, אבל קחו בחשבון שהאוכלוסייה במדינת ישראל התבגרה משמעותית. כלומר יש הרבה יותר מאשר לפני עשור אוכלוסייה מבוגרת מאוד שבוחרת ללכת לקלפיות נגישות. גם המודעות גדלה מאוד. גם המודעות, שיש בכלל קלפיות כאלה. זאת סוגיה שאולי נכון לדון בה בוועדת המשנה של חברת הכנסת פינטו, אבל זה לא סותר. אנחנו הבאנו את זה כדוגמה לכך שזה מקשה. זה גם לא סותר את הנתונים שחבר הכנסת מקלב הביא. המטרה של הדרישה שלנו היא לייצר מצב שבו כל אחד יכול לבחור. העניין שמשתמשים בקלפיות נגישות היה מין סעיף הוכחה או דוגמה לכך שהיא הנותנת שצריך לפתור את זה בצורה רחבה. אבל הפתרון שלנו לא נובע מהקלפיות הנגישות,

את מסבירה את הרציונל של הסעיף. אדוני היושב-ראש, רק מזכירי קלפי - - זה לא המעטפות האלה, זה מעטפות אחרות. אלה לא מעטפות שאתה סופר אותן? זה מעטפות שאני סופר אבל זה לא המספרים שאמרתי עכשיו. מספר המעטפות הכפולות בכללן הרבה יותר גדול. אני חוזר ואומר: אפשר לראות כמה יעשו בעתיד כתובות לצורכי בחירות, האם זה יוריד או לא יוריד. מכובדיי, אני שב ואומר, אינני בטוח שהצעות החוק הפרטיות זאת המסגרת המתאימה לדון בסוגיה הזאת. אנחנו משלבים פה דבר שהוא כאילו ניצול הזדמנות וצריך לבדוק מדוע אנחנו עושים את זה כך. אני מסביר את התכלית למה רשמנו פה את הסעיף.

קשובים להערות הוועדה, ונתייחס בהתאם. בבחירות האחרונות קיבלנו תלונות רבות מאוד מאנשים שיש להם זכות לעשות שימוש בקלפיות הנגישות שעמדו בתור מאחורי מאות אנשים ופשוט ויתרו על זכותם להצביע. זה תלונות מוחשיות שקיבלנו יש תמונות מימי הבחירות לכנסת ה-23 ולכנסת ה-24 בתל-אביב ובערים אחרות. רואים לא רק תורים מעבר לפינה, אלא תורים מעבר לבניין.

זאת הייתה הפעם הראשונה שקיבלנו פנייה מהוועדה האזורית שצריך להוסיף עוד תיבת קלפי במקום מסוים כי אין מקום. יחד עם זאת אנחנו,

קשובים להערות הוועדה ואנחנו גם בסיג ושיח עם נציבות שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות בנושא, ואנחנו לא נעמוד על הסעיף כמו שהוא. תודה על ההבהרה. לגבי הסוגיה הזאת אני באמת חושב שגם הסעיף הראשון שהוא מבחינתי הסעיף שעמד לנגד עיני חברי הכנסת המציעים, גם הוא מעורר אתגרים ניהוליים לא פשוטים. תכף נשמע את נציגת רשות האוכלוסין וההגירה. זה ברור שגם אתכם זה מכניס לאתגרים. אנחנו צריכים להשקיע את הזמן בהבנת היכולת להתמודד עם האתגרים האלה וגיבוש הסכמות עם שר המשפטים ועם שרת הפנים בעניין הזה. אני תכף אבין את עמדת הממשלה בסוגיה הזאת. ההצעה שלי אליכם, חברי הכנסת המציעים ונציגי ועדת הבחירות המרכזית, זה להוציא את הסעיף הזה מתוך החקיקה הספציפית. כיושב-ראש ועדת בחירות, ככל שתגיע לכאן, יהיה צורך למהלך חקיקה של הוועדה שצולח את הקריאה הטרומית כי יש פה עניין שקשור בדיני בחירות, אז אפשר לטייב את העניין. אפשר לחשוב על הרבה מאוד דרכים לפתור את האתגרים האלה, כולל כלל שקיים היום, ואם אני לא טועה, הוא כבר מעוגן בחקיקה, של קדימות בתור. לא כל האנשים שיש להם אתגרי ניידות הם באותה קבוצה. יש אנשים שיש להם אתגרי ניידות שמתועדים על-ידי תעודה, אזרחים ותיקים מגיל מסוים גם יכולים להיכלל בקבוצה הזאת. אני חושב שברגע שאנשים יבינו שבקלפי הזאת ברגע שמגיע אדם שהוא עם תיעוד של מוגבלות בניידות לא יודע, אפשר לחשוב על הפתרון הזה, אפשר לחשוב על פתרונות אחרים. לא כל מוגבלות נראית לעין, ולא כל מוגבלות היא מתועדת, ובגלל זה החוק מנוסח כך. אבל זה לא חלק מהצעת החוק שלנו.

אני לא מציע הדרך לוותר על הרעיון של התצהיר. הדברים שלך חשובים. אני רק בא ואומר שהדרך לפתור את האתגר הגדול שמציגה ועדת הבחירות הוא בטח לא על-ידי צמצום דרמטי בזכות הנגישות של האדם עם מוגבלות לקלפי נגישה. יש עקרון מידתיות. לפני שמגיעים עם פתרון חמישה קילו אפשר גם לחשוב על פתרונות מידתיים שאפילו לא דורשים חקיקה.

אני כבר אומרת: אנחנו לא עומדים על הסעיף הזה. יש לנו רצון לקדם את ההצעה אז אנחנו עומדים מאחוריה.

תודה. אני גם רוצה לומר שהסוגיה של תושבי הכפרים הלא מוכרים, ייתכן שהצעת החוק הזאת מזור לעניין הזה.

שגם בלי שימוש בכלי חקיקה כאלה ואחרים ניתן היה לקדם פתרונות. מרגע שהמשפט הנוהג במדינת ישראל הוא שיש חובה להקים מוסדות ציבור באותו מרחב של יישובים בדואים לא מוכרים יש כאלה שקוראים לזה "הפזורה" לא בדיוק ברור לי המושג הזה, אבל ברגע שיש חובה של הקמת מוסדות ציבור הרי כל משפחה שיש לה שם ילדים רושמת ילדים לבית ספר. ידוע לאיזה בית ספר היא שייכת.

אם היינו רוצים לפתור את הסוגיה של תושבי הכפרים הלא מוכרים ואני לא מאשים אף אחד שהוא לא רצה יכולנו גם בלי החקיקה הזאת לפתור את העניין. וגם עכשיו אני עדיין אומר שמאוד יכול להיות שמחשבה

לכן החוק ייצא מפה. מאה אחוז. מה שיקרה אחר כך

- - שמשרד הפנים דרש שהחוק יאמר שהם לא ראיה לשום דבר. המחוקק? זאת הייתה יוזמה ממשלתית להגדיר את ההגדרה המוזרה הזאת. אנחנו נקבע את התכלית, ודומני שהיכולת לנהל הליך בחירות דמוקרטי, אמין, שקוף וברור זה ממש כמעט מן ההצדקות הבסיסיות,

אבל שם - - שם זה נראה לכם תכלית ראויה,

ראוי. זאת הצעת חוק ממשלתית? דיוור דיגיטלי?

אנחנו עסוקים בלשכנע חברי ממשלה שנתחיל לפחות בלי חובה לעדכן כל היום את הפקיד אם החלפת כתובת

ידיכם באמת עמוסות; שלא ישתמע ממעט הציניות שבדבריי שמישהו מקל ראש בעומס. העומס הוא גדול, המשימות שלכם הן רבות. זה לא רק מרשם האוכלוסין הרשות עוסקת בהרבה מאוד דברים.

בזום נמצא מר אורן אריאב המנמ"ר שלנו והוא יוכל להתייחס לעניין המשמעות

התחושה שאחת לכמה חודשים או כמה שנים הולכים למערכת בחירות שמתנהלת בצורה תקינה. הרי לא בשביל הצעת החוק הזאת שבסופו של דבר

- - מקסימום. זה בהגזמה. אני מניח שכשהחוק ייושם נראה שזה נוגע לעשרות אלפי פרטי רישום אולי מאה אלף - - אפשר להציע הצעה לרשות האוכלוסין על עניין

זה לא הגיוני אפילו להעלות את

עורכת הדין עדס, מי מדבר על הלשכות? מדובר על האזור האישי באינטרנט.

והיא דיברה על הקושי הטכנולוגי שגם אותו אמרתי שאפשר

מה ההבדל בין זה לבין מרשם לשליחת דואר? אני רוצה להתחבר - - חבר הכנסת שפע, בבקשה. אני מחזק מאוד את דברי היושב-ראש,

מגיעה לנו תשובה.

בהליכים אחרים: בדרכונים ובדברים אחרים. תנסי להסביר לנו - - מה זה "את זה"? רם,

זה לא שנצליח בעוד חצי שעה לשנות את דעתה של עורכת הדין אדרי. - - - אני יודע, אני יודע. האם יש לך תשובה לגבי שאלתו של חבר הכנסת שפע?

אמרתי את זה קודם ואני אחזור על זה,

אנחנו כן רואים מצב שמרשם האוכלוסין הוא מאגר הבסיס והיסוד

אבל זה לגיטימי מאוד שתגידו שאתם לא מסוגלים.

עושים, ולכן יש פה משהו שאנחנו לא מצליחים להזדהות איתו. גם אם אפשר שני הטיעונים הם צריכים להיות מופרדים.

היא הפרידה אבל היא נעזרת בשניהם.

באמת רלוונטי היינו צריכים למצוא פתרונות. אבל מאחר שכאן זה עניין צדדי שנועד רק לצורך ניהול הבחירות אז זה נכון. לגבי

כולל עלויות ולוח זמנים תוך התייחסות לסוגיה של השינויים הנדרשים לפי חוק הדיוור הדיגיטלי, מכיוון שמה לעשות זה להוסיף רשומות

רק לדייק עניין האמן הדיגיטלי זה שדות שקיימים כבר היום.

הכול בסדר. אני מבקש לקבל מסמך כתוב של הרשות על המשמעויות

זאת העמדה שלכם בחוק הדיוור האקלטרוני אני מתקשה לרדת לסוף עמדתכם המקצועית,

לכן האמירה שלכם שהדבר הזה לא יכול להתנהל בתוך משפחת המאגרים של מרשם האוכלוסין זה משול לכך שאתם אומרים שאין דרך לקדם את הצעת החוק הזאת.

לדעתי, לא

אם הדיון היה על כך שמשרד הפנים היה בא ואומר שהוא לא יכול שהסיפור הזה יתנהל במשך 16 ימים מהיום ה-90 עד היום

ולכן אנחנו רוצים שהאופציה הזאת תהיה פתוחה גם בשגרה עד מערכת הבחירות הבאה זה דיון שאפשר לקיים אותו פה. אם הדיון הוא האם כן מוחקים ומאפסים את המאגר

נקודה.

יש זיקה מאוד הדוקה למה שאני שומע מכם בדיוור האלקטרוני - - - - - מה הייתה המילה הראשונה במשפט שלי?

אנחנו נשמח להתייחס גם לזה.

אני יודע מראש מה התשובה שאתם הולכים לתת לי. היא לא מתקבלת על

אני מסכימה איתך לגמרי.

יש דיון אחד שברמה העקרונית היינו גם יכולים להחליט שמשרד האנרגיה מחזיק את מאגר הבוחרים במדינת ישראל. הכול

- - - בוודאי. אם החוק קובע שמרשם האוכלוסין שממנו נגזר הפנקס - - אנחנו לא תומכים בעמדה הזאת. מבחינתנו הפתרון שהוועדה מציעה הוא פתרון

אם יהיה מרשם אוכלוסין ל-98% מההודעות לבוחר ופנקס הבוחרים, ויהיה עוד מאגר שאני לא יודע מי אתם חושבים שצריך לנהל אותו שבו יהיו אותן 150,000 כתובות לצורכי בחירות

כל רעיון שהוא לא סתירתו של החוק הזה

אני טעיתי בכינוי נציג המכון הישראלי לדמוקרטיה,

בבקשה, רשות הדיבור שלך. אחריו עורך הדין נרוב, ואז נסכם. אני

אז צריך לקחת את זה בפרספקטיבה השוואתית. זאת הצעה טובה, היא דמוקרטית והיא מאוד זהירה כפי שמתבקש. תודה רבה על הדברים החשובים. עורך הדין נרוב, ואז

שזה המון. אנחנו ניסינו להציע פתרונות לוועדת הבחירות המרכזית במהלך מערכות הבחירות האחרונות, וביקשנו שביישובים שיש בהם מבני ציבור כמו מרפאות או בתי

בוודאי ביחס לרכיב של תושבי הכפרים הלא מוכרים שאין בהם מבני ציבור. עם זאת אני רוצה להסב את תשומת הלב לעובדה שתושבי הכפרים הלא מוכרים שיש להם מבני ציבור ביישובים שלהם לא יוכלו למסור כתובת,

שלפי הדין הנוהג מוקמים מוסדות ציבור ביישובים לא מוכרים, אפשר היה לחשוב על פתרון חקיקתי או על פתרון אחר שמביא אותנו שני צעדים קדימה אל עבר

אנחנו נשמח לעשות את זה בשיתוף ועדת הבחירות המרכזית. בבקשה.

בוודאי. אנחנו נשמח רק לקבל את חוות דעתם כדי לראות איך מגייסים אותם כי כולנו באותו צד של

אנחנו עובדים יחד עם ועדת הבחירות כדי להביא לוועדת העבודה והרווחה תקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שיסדירו היבטים רבים. אנחנו מעדיפים לעשות את זה בדרך הסדורה ההיא או, כמו שאמר יושב-ראש הוועדה, באמצעות תיקון שיעסוק בנושאים האלה בחקיקת הבחירות,

אני עורכת הדין ענת אריאל, היועצת המשפטית של עמותת "נגישות ישראל". אני מצטרפת לדברים שנאמרו פה. אני מברכת את עמדת יושב-ראש הוועדה ואת הוועדה - - ואת ועדת הבחירות המרכזית. ואת ועדת

אני רוצה להוסיף למה שאמר כאן אורי נרוב מהמרכז הרפורמי, שהסוגיה של כתובת שבטית קולקטיבית זאת בעיה.

הבעיה. יש לי שתי הצעות: אני

אז אולי עוד כמה סטנדרטים. אני רק רוצה להזכיר שלאנשים יש כתובת שבטית בארצות-הברית כי החוק בארצות-הברית העניק להם קניין ובעלות על האדמה השבטית - - הפוך. אתה מתבלבל. הוא שלל מהם את הבעלות על האדמה השבטית. אתה לא רוצה שנדבר על היחס של ארצות-הברית - - טוב,

- - לשבטים שם.

דיברנו על הקטע הזה שאתה מגיע בסוף הדיון ומתחיל להתסיס את הרוחות. בשביל זה יש שכונה שלמה בירושלים בשביל להתסיס את הרוחות. פשוט יש להם כתובת שבטית כדי שלא תהיה להם זכות הצבעה, אם אתה רוצה להיות יותר מדויק. תודה, תודה. אני רוצה לסכם. אנחנו נגיע לדיון נוסף. - - - הצעות. אני רוצה להודות לכולם על המאמץ ועל הדיון - - - - - היושב-ראש לא התכוון. העובדים שלנו מסורים מאוד, עובדים מאוד קשה - - חד-משמעית. - - עובדים ימים רבים ושעות רבות לאורך כל ימי השבוע, וזה מאוד קשה לשבת פה ולשמוע - - חברתי, אני רוצה לומר שוב. כמעט כל דיון שעשינו פה בענייני הקורונה שהיה בעיקרו פיקוח שלנו על פעולות הממשלה, ומטבע הדברים ביקורת, נפתח באמירה שעובדי הציבור הם אנשים מסורים גם לתפקידם וגם לטובת הציבור גם כשיש לי ויכוחים נוקבים במישורים אחרים.

הכול בסדר. אין פה הטלת דופי - - - - - איך כן ולא איך לא. אין פה הטלת דופי במאן דהוא, ואנחנו לא חושבים שאנשים לא עומסים על עצמם משימות כדי שיהיה להם יותר זמן פנוי. זה בסדר גמור. סליחה אם זה מה שהיה - - לא, זאת לא המטרה. אנחנו תמיד רוצים שעובדי משרדי הממשלה ונציגי המשרדים יאמרו ללא מורא וחשש את עמדתם בוועדה. הכול בסדר. עדיף לומר את הדברים כהווייתם. באותה נשימה גם חשוב לי לומר שלא כל משפט של חבר כנסת שמפקח על עבודת הרשות המבצעת צריך לחזור למושכלת היסוד הזאת שאנחנו מכבדים מאוד את עובדי השירות הציבורי, כי אחרת לא יהיה פה דיון.

זה לא מערער על העבודה החרוצה שלכם. המשרד הביע את עמדתו וזה בסדר שאתם מתנגדים, והכול בסדר, וייצא דף. יש פה רק שאלות של מדיניות. זה לא שאלות מה מסירותם של עובדות ועובדי הרשות. תפיסת עולמי לפני הגעתי לכנסת הייתה שבכמה דברים אתם יותר מדי מסורים לעבודתכם. אבל, הכול בסדר. דעתך לא השתנתה.

במקטעים מאוד מסוימים. אני כן רוצה להפריד בין זה לבין ביקורת שיש לנו שאני חושב שהיא לגיטימית על העמדה העקרונית, לא על נושאיה. הרבה מאוד מהחוקים נידונים כאן עם הכוכבים הזאת שאחרי שהוועדה מסיימת זה חוזר לוועדת שרים. כמעט כל הצעת חוק פרטית אמר את זה חברי רם שפע שהוא חבר הנהלת הקואליציה שעברו במושב הזה על-ידי חברי הקואליציה עברו עם אותה כוכבית בסוף חוזרים לוועדת שרים לענייני חקיקה להתאמות. על זה הנהלת הקואליציה תדון בעניין מול ועדת שרים לחקיקה.

כיושב-ראש ועדה אני אומר אין לוועדת חוקה וגם ליתר הוועדות אין זמן להשחית בדיונים. אנחנו לא מקיימים דיונים לשם דיונים. יש פה פקק ארוך של חקיקה ושל דיוני מעקב. לכן כשוועדת שרים אומרת שהם תומכים בהצעת החוק ורוצים שפרטיה יתואמו אז הנחת המוצא היא שהממשלה אמרה בגדול שהצעת החוק הזאת היא לתכלית ראויה ובגדול הכיוון שלה הוא כיוון ראוי. אם מציבים תנאים שברור לכל מי שיושב פה בחדר שהם לא ישימים להתקדמות זה דומה להחלטה של הממשלה לא לתמוך בהצעת החוק, ואז הציפייה שלי מוועדת השרים לענייני חקיקה היא לא לגלגל את הכדור לוועדות הכנסת אלא לומר לחברי הכנסת המציעים לא תומכים. לכן אני אומר גם להמשך הדרך שאני לא מחויב לתיאום ברמת הוועדה. אחרי זה זה יגיע למליאה וזה רק בהסכמות. אני תמיד שמח לתיאום, ואני מזמין את נציגי שני השרים, השר והשרה, לבוא איתנו בדין ודברים. לכן ביקשתי לקבל פירוט קונקרטי של עלויות, של זמנים וכולי. אני גם מדבר עם אנשים הנוגעים בדבר, גם עם חברי הכנסת המציעים.

התרשמותי היא שהצעת החוק הזאת זוכה לתמיכה. ההסכמה של ועדת הבחירות המרכזית להסיר את סעיף 2 מקלה על קידום העניין, ואני מאמין ששני חברי הכנסת המציעים יאמצו את ההצעה. אני מתכוון לקבוע דיון, בלי נדר, או שבוע הבא או שבוע לאחר מכן כי מבחינתי אין יותר מה לדוש בהצעה הזאת. זה צריך לחזור לוועדת השרים. זה לא צריך לפי ההחלטה, דרך אגב. צריך תיאום עם השר והשרה. תיאום עם שר המשפטים ועם שרת הפנים. אני חוזר שוב זאת השרה.

אנחנו נדבר עם השרה.

המשפטים נדרשה בגלל ענייני סעיף 2. הכול בסדר. אני לא מחפש עוד שיחה עם שר המשפטים. אני משוחח עם שר המשפטים, אין בינינו בעיית תקשורת. אני רק רוצה לחדד את הדיון הבא, ואני לא אומר בהתרסה אלא באמת. ככל שיש לכם דיוקים להצעת החוק שלא עוסקים בעניין הדרמטי שתוקע את החוק ככל שאתם רוצים להביא הצעות לתיקונים ולשיפורים שאומרים אם בסוף זה אצלנו אז חשוב לנו שזה לא יהיה 16 ימים, אלא בואו נעשה את זה רציף, ומה העמדה שלכם לגבי איפוס המאגר. אם תרצו להביא את ההערות האלה נדון בהן בפעם הבאה לפני שנביא להצבעה. אם לא אז נצביע על ההצעה בנוסחה בסעיף 1, זה יחזור לתיאום עם השרים, ועל כל הפרטים האלה נדון בין קריאה שנייה לשלישית. המלצתי היא לחזור למשרד עם המסר שכל חברי הכנסת שהיו פה והיו פה חברי כנסת מסיעות רבות בקואליציה ובאופוזיציה רוצים לראות את החוק הזה יוצא לדרך כך שישפיע כבר על מערכת הבחירות הקרובה שתהיה בעוד שלוש שנים וחצי. בנובמבר 2025. מכובדיי, תודה, המשך יום נעים.

הישיבה ננעלה בשעה 16:00.